דברי הכנסת ד / מושב ראשון / ישיבות ט' י"א / י"א י"ג בכסלו התשפ"ב / 5 7

התשיעית של הכנסת העשרים-וחמש יום שני, י"א בכסלו התשפ"ג (5 בדצמבר 2022) ירושלים,

ראשון הדוברים, חבר הכנסת ביטון. כבוד יושב-ראש הכנסת, חברי הכנסת, מפעל

ואנחנו נדחוף להציל את המפעל הזה. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת ולדימיר

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בימים האחרונים אנחנו מדברים לא מעט על סערת אבי מעוז ומשרד החינוך, ואני כמובן רוצה לחזק מכאן את כל ראשי הרשויות שהרימו קול מחאה. אני גם מקווה שהמחאה הזאת תלך ותתרחב. אבל אנחנו פחות מדברים על תחום אחריות נוסף שחבר הכנסת מעוז עלול לקבל, על ארגון נתיב. אני רק רוצה להזכיר שארגון נתיב בעצם אחראי באופן בלעדי להנפקת אשרות עלייה לעולים מחבר המדינות. אני חושב שהמדינה הזאת היא נבנתה על אתוס העלייה. זו מדינה שהיא קולטת עלייה, והמינוי הזה הוא מסר לא טוב. יחד עם האיומים על ביטול סעיף הנכד בחוק השבות ויחד עם כינויי הגנאי שעולים מקבלים כאן מחברי הכנסת בימים האחרונים,

"מהגרים" ועוד, אני חושב שאנחנו פוגעים פה בפוטנציאל עלייה ענק, ויש לנו היום הזדמנות בלתי חוזרת לקלוט עשרות אלפי עולים מרוסיה ואוקראינה, שיחזקו את החברה הישראלית, שיחזקו את כלכלת ישראל. הגיע הזמן שאנחנו נחבק את העולים, נקלוט עלייה ולא נקלל אותה. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת גוטליב, בבקשה. רציתי להדגים לכם איך אנחנו יודעים שהרשות השופטת יותר חשובה, לשיטתם, מהרשות המחוקקת,

אני לא מתכוונת לשכר של נשיאת בית המשפט העליון, שהוא פי שניים משכרו של ראש ממשלה, אלא שתדעו לכם שעל פי חוק, נשיא בית המשפט העליון נבחר על ידי הוועדה למינוי שופטים, אבל הם החליטו שם, בבית המשפט העליון, שתמיד יהיה רק נציג אחד, שהוא ותיק השופטים, זה נקרא שיטת הסניוריטי וכך כופים עלינו הר כגיגית מי יהיה נשיא בית המשפט העליון. אז יש לי חדשות לנשיאת בית המשפט העליון, שהשבוע היא אמרה שתתמודד עם כל רעם וברק שנביא עליה: אנחנו נבחר את נשיא בית המשפט העליון, בדיוק כמו שאנחנו בוחרים את נשיאי בתי המשפט השלום והמחוזי. שיטת הסניוריטי הנפסדת, שכופה עלינו את מי למנות, גורמת לזה שאף שופט בעליון לא מתאמץ ולא חושב לרגע שהוא צריך להתאמץ או להשתדל למלא את התפקיד החשוב הזה שנקרא נשיא בית המשפט העליון. אנחנו נבחר בדיוק בהתאם לחוק אחד משופטי בית המשפט העליון, ואם הם יסרבו, אפשר גם לקבוע שאפשר למנות גם לא שופטים שמכהנים כשופטי העליון. ככה זה כשיש שלוש רשויות, וכל רשות תכבד האחת את מסגרת תפקידה של האחרת. מאוד פשוט. תודה רבה. אני מזכיר לדוברים להרים ראש לזמן שמוקצב להם. חבר הכנסת סימון, בבקשה. תודה, אדוני יושב-ראש הכנסת. חבריי חברי הכנסת, ביום שבת האחרון צוין יום בין-לאומי לאנשים עם מוגבלויות. בכנסת יציינו וידברו עליו ביום רביעי הקרוב. אני רוצה רק לחדד את הזיכרון לכולם: בכנסת הזו, בממשלה האחרונה, עבר חוק ענק, אדיר, היסטורי, לאנשים עם מוגבלויות, על סך 2.2 מיליארד שקל, שישנה את החיים לאלפי משפחות, עשרות אלפי משפחות. אנחנו כל הזמן מדברים על הפחדות לגבי הממשלה הבאה. אז אני, סימון הקטן מנתניה, מבקש מהממשלה הקרובה: אני יודע שסקטורים מסוימים הולכים להיפגע. אני בטוח בזה, למרות שאומרים שלא. אל תיגעו באנשים עם מוגבלויות. תשאירו את כל מה שעשינו עבורם. רק תעשו להם יותר טוב. אלה אנשים חלשים ומוחלשים שאין להם קול. השנה הזו הייתה היסטורית לאנשים האלו בכל הארגונים לאנשים עם מוגבלויות. פשוט אל תיגעו, אל תזיקו, אל תשנו. תשאירו את הדברים הטובים. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת מלביצקי, בבקשה. חנוך דב מלביצקי (הליכוד): תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, היום הסבו את תשומת ליבי לפרסום באתר פוסטה שמדבר על המדרשה, שזה המכון להשתלמות מקצועית בלשכת עורכי הדין. מסתבר שאבי חימי המפורסם, איש עתיר מעשים ועשייה, מתערב במקום הזה וממנה מקורבים לעשות כבשלהם בתקציב של למעלה מ-5 מיליון שקלים, בניגוד לדירקטוריון שהוקם. הדבר הזה הוא מאפיין וסממן של הגוף המאוד-מקולקל ולא רלוונטי למרבית עורכי הדין בארץ, לשכת עורכי הדין, ובאמת הגיע הזמן שהגוף הזה יחזור ויהפוך למה שהוא אמור להיות, איזשהו ארגון עובדים וולונטרי, ותקום מועצת עורכי דין. כל נושאי ההשתלמות המקצועית, ההסמכות, האתיקה וכו' וכמובן הנציגים בוועדה למינוי שופטים, ככל שתהיה כזאת, יופקדו בידיה. זה יהיה גוף שיוקם על ידי משרד המשפטים, ויהיו שם נציגי ציבור אמיתיים ולא עסקנים מדרג ז'.

תודה רבה. חבר הכנסת מעוז, בבקשה. דקה לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. נאום הנדסת תודעה מס' 64, והפעם על יהדות וחושך. אני רוצה לקרוא מכתב שנכתב לשר החינוך של מדינת ישראל. אני מצטט: במידה שאני מכיר את הנוער, ומדובר על הנוער הטוב, הוא לקוי מאוד מאוד בתודעה יהודית, בהכרת מורשתנו ההיסטורית ובזיקה מוסרית ליהדות העולמית. יש לדאוג לתוכנית לימודית שתתקן ליקוי זה בלי לפגוע בענפי לימוד חיוניים אחרים. ברוח סערת הימים האחרונים, כיצד היו מכנים את האדם שכתב את המכתב הזה? מן הסתם אדם חשוך, בעל דעות חשוכות, שמבקש לכפות את האג'נדה הדתית והחשוכה שלו על ילדי ישראל, או בלשוננו, "הדתה חשוכה".

החשוך שכתב את המכתב הזה הוא דוד בן-גוריון, ראש ממשלת ישראל. לקרוא לחינוך לתודעה יהודית ולהכרת מורשתנו "חושך" ו"דעות חשוכות" זו הנדסת תודעה. תורת ישראל ומורשתו הם מקור האור שהופיע דרך עם ישראל בעולם. אני ממליץ לאזרחי ישראל לאטום אוזניהם מהנדסת התודעה של ההסתה והשנאה.

תודה רבה. חברת הכנסת שרון, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת הנכבדים, התזה והאנטיתזה: הליכוד לא ידע שהוא מפקיד את המפתחות לחינוך ילדינו בידי חבר הכנסת אבי מעוז, המונע מתפיסת עולם של הקטנת נשים ושנאת להט"בים, הליכוד לא ידע שהוא ממנה לתפקיד סגן שר במשרד ראש הממשלה חבר כנסת שהאג'נדה שלו היא שתרומתן העיקרית של נשים היא להינשא, הליכוד לא הבין ש-2 מיליארד שקלים שהופקדו בידיו של אבי מעוז יאפשרו לו לממש אג'נדה אנטי-ליברלית המונעת מילדינו תכנים פלורליסטיים של סובלנות, כבוד האדם וקבלת השונה והאחר. ואני רוצה לשאול את בכירי הליכוד: באמת לא ידעתם? התלונות שלי אינן לאבי מעוז, שייאמר לזכותו שהוא מעולם לא הסתיר את האג'נדה הגזענית שלו, אלא אליכם, חברי הליכוד היקרים. אתם ידעתם היטב את מי אתם מכניסים לקואליציה. ולא רק זה, הענקתם לו סמכויות רחבות ולא פרופורציונליות לגודלו, שיפגעו במישרין בחינוך ילדינו. את האחריות המלאה למחדל הזה אני תולה בחבר הכנסת בנימין נתניהו, שלוקח קולות מצביעים ליברלים וזורק אותם לפח. אלו שחשבו שיקבלו ממשלה ימנית ליברלית הולכים לקבל משטר תיאוקרטי.

אני מקווה כעת שלכל עם ישראל ברור שמפלגת הליכוד המפוארת כבר מזמן לא נשענת על משנתו הימנית-ליברלית של ז'בוטינסקי. יש כאן כניעה ברורה לקולות קיצוניים. כל זאת, על מנת להחזיק חזק בכיסא. מה עם אלה שהאמינו שליברמן מתנהג אחרת, תודה רבה. חבר הכנסת אבוטבול, אתה מהוותיקים, אתה יודע שלא נהוג להפריע בנאום בן דקה. רק שנייה, רק התחלנו, מה אתה, תודה רבה. חבר הכנסת עטאונה, בבקשה. ליברמן שינה את דעתו ואת שותקת, אה, ניר? ממך אין לי ציפייה, אה, לא צריך שתהיה לך ציפייה. לציבור שלו יש ציפייה. תודה רבה, חבר הכנסת אבוטבול.

תודה. בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לדבר על רוח רעה שמאיימת על מערכת הבריאות, רוח של הסתה וגזענות. ד"ר אחמד מחאג'נה, רופא מתמחה בכיר בהדסה, נקלע לפני חודש לסיטואציה ולעלילה, והוא כבר חודש יושב בבית. מי שהגיש את התלונה נגד הרופא אחמד חזר בו אתמול, וכל העובדות שהוא הואשם בהן

האשמות שווא שלא היה להן כל בסיס. אני רוצה להזכיר לכולם שלמערכת הבריאות בארץ יש ייחודיות, מערכת הבריאות בארץ היא גם מערכת של דו-קיום, של שפיות ושל אנושיות, ולכן המערכת הזו צריכה להיות מעל כל מחלוקת פוליטית. מה שעשו לרופא ומה שעשו גם לד"ר רנא שדאפנה אתמול בבית החולים העמק מאיים על המרקם הרגיש בתוך מערכת הבריאות. כולנו זוכרים שבמשבר הקורונה כל הרופאים, גם ערבים וגם יהודים, היו מגינים על כולנו והיו חוד החנית, ולכן צריך להתעלות מעל הדברים. אני קורא לבית החולים הדסה להחזיר מיידית את ד"ר אחמד מחאג'נה ולהתנצל על העוול שנגרם לו כתוצאה מכך. הוא רופא מסור, מקובל על כל המטופלים שלו, על הצוות ועל כל מי שבא במגע איתו. אני רוצה להזכיר דוגמא אחרת. בתקופת הבחירות, באמצע תעמולת הבחירות, היה פרופ' גדעון סהר, מנהל היחידה לניתוחי לב וחזה בסורוקה, שראה ברחם הערבי איום, ולא ראינו את התקשורת יוצאת ומבקשת לפטר אותו. אני חושב שמערכת הבריאות צריכה להיות מעל כל פוליטיקה. אני רוצה להגיד בערבית לד"ר אחמד, לד"ר רנא: (אומר בערבית: תזכו להרבה בריאות, והרבה ברכות לצוות הרפואי, וחייבים להזכיר את זה.) אבל מה זה אומר? שאנחנו נבין. תודה רבה. מה אמרת? זה אומר שהרופא הזה נתן למחבל עוגות וצ'יפר מחבל, זה מה שזה אומר.

חברת הכנסת, כנראה לא חשוב מה אמרו לדוקטורים האלה.

לא, הוא בירך אותם. הוא בירך אותם, ואני יכול להגיד,

שנגד הרופא הזה שקנה עוגות לאנשי, רק שנייה. הרופא, למה שאני לא אבין מה אמרת להם? רק שנייה, חברת הכנסת גוטליב. זאת שפה רשמית, ואפשר לדבר בשפה הערבית. חבר הכנסת, אז תסביר לי. מותר לך לדבר באיזו שפה שאתה רוצה,

חברת הכנסת גוטליב, שבועת הרופאים מחייבת אותם לטפל בכל מי שיש צורך, ללא הבדל דת, גזע ומין.

אותו רופא קנה עוגות לאנשי מחלקתו, והאשימו אותו שהוא קנה עוגות למחבלים. ראוי היה שיתנצלו בפניו ויחזירו אותו, וזה אחרי תחקיר שחזרו בהם. אז אני אומר לך את זה מידיעה אישית. הכול טוב.

אבל איך זה קשור לזה שאני לא מבינה את מה שהוא אומר בערבית? חבר הכנסת קריב, תודה. שנייה. אבל אני רוצה להפנות אותך להלכות הבית, יש כאן תקנון. קראתי בתקנון, ולא ראיתי שאפשר לדבר בלי תרגום. אז אני אומר לך, חברת הכנסת גוטליב. הפנית אותי לתקנון, אדוני, ואין שם. מותר לו, מותר לו, וזהו.

מותר לו, ובלבד שיהיה תרגום. אז בבקשה, אחרי שיקומו, ובלבד שיהיה תרגום.

לא יכול להיות שאני לא אבין מה מישהו אומר פה. חברת הכנסת גוטליב, מכיוון, אבל אני בדקתי

זה לא כתוב בתקנון.

אין מה לשנות, כי לא כתוב בתקנון שאפשר.

ערבית היא שפה שנייה, והוא רשאי להגיד את זה. מה לעשות.

זאת שפה עם מעמד. נכון, שפה עם מעמד שאתם בטובכם הואלתם להוריד אותה, וזה חבל. אבל אם אתם רוצים שאני אבין אתכם, תסבירו לנו מה אתם אומרים. זאת כבר לא שפה שנייה,

חברת הכנסת גוטליב כמובן טועה, מכיוון שחוק הלאום מציין במפורש שלא ייפגע מעמדה של השפה הערבית כפי שהוא היה עד אותו היום. בבית הזה, איך זה קשור לתרגום, מר קריב? גב' גוטליב, אם תאפשרי לי רגע גם לענות, אז אולי תשמעי.

אותך לפחות אני מבינה. אז אני מסביר.

הנוהג בבית הזה, חברת הכנסת גוטליב, שאת יכולה לערער עליו לבאות,

אבל הנוהג הזה, מעת שהוקמה, חברת הכנסת גוטליב, שנייה.

אנשים בבית רוצים להבין. חברת הכנסת גוטליב.

מה הבעיה? חברת הכנסת גוטליב, אם תיתני לי רגע להשלים משפט ואם היושב-ראש יסכים שזה יהיה מחוץ לדקה, אני לא אעבור את הדקה.

תגיד מה שאתה, חברת הכנסת גוטליב. אני לא יו"ר הכנסת. בבקשה. גברתי, בבית הזה קיים נוהג מקובל מיום היווסדה של הכנסת, שניתן לנאום גם בערבית וגם בעברית. ממש לא. ובלבד שיהיה תרגום.

איך אני אוהבת שאתה מספר את ההיסטוריה מחדש, משכתב את ההיסטוריה איך שנוח לך. כרגע היא אמרה, לא, לא, בסדר גמור.

תודה רבה. בבקשה. חברת הכנסת גוטליב, האירוע הסתיים. תודה. בבקשה, חבר הכנסת קריב. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, גם אני אבקש להתייחס לענייניו של החינוך הממלכתי. בימים האחרונים סוערת הארץ סביב ההסכם עם מפלגת נעם, ובצדק גמור. המחשבה להעניק לנציג הקלקול הפונדמנטליסטי בכנסת דריסת רגל בקביעת תוכניות הלימוד בחינוך הממלכתי היא רעיון נפסד, בזוי והזוי.

חשוב להבהיר שהמחאה הציבורית אינה מכוונת רק לברית הקנאים עם חבר הכנסת אבי מעוז, גם ההסכם עם מפלגת הציונות הדתית משקף את העיוות ביחסה של הממשלה הבאה לחינוך הממלכתי, ובעיקר את היעדר הבושה. סעיף 14 להסכם קובע כי האגף לתרבות יהודית ייקרע ממשרד החינוך ויופקד בידי שר או שרה מהציונות הדתית. אגף זה אחראי ישירות על הפעלת תוכניות חינוכיות בתוך בתי הספר הממלכתיים. שורות אחדות לאחר מכן, בסעיף 19, מקבלת הציונות הדתית וטו מלא על מינוי הנציגים למועצת החינוך הממלכתי-דתי, בשעה שהליכוד מבצר שליטה מוחלטת של הזרם החרד"לי על החינוך הממלכתי-דתי ומפקיר את תחום הזהות היהודית בחינוך הממלכתי בידי שרים וסגני שרים מאותו הזרם, שבזים לחלק גדול מערכי החינוך הממלכתי ואשר רואים בתפיסת העולם ההומניסטית, בחילוניות, בדתיות הליברלית, סטיות ערכיות וטרלול פרוגרסיבי. מר נתניהו ושותפיו טועים אם הם חושבים שהמחאה המתעוררת תתחיל ותסתיים רק בשנאותיו של חבר הכנסת מעוז.

ציבור ההורים ששולחים את ילדינו לבתי הספר הממלכתיים, לא נאפשר דחיקה של ערכי החינוך הממלכתי, ובהם פלורליזם,

סובלנות וביקורתיות. הקנאות שלכם והקיצוניות שלכם לא יהיו בבית ספרנו.

חבר הכנסת טופורובסקי, בבקשה. נראה לי שדילגת עליי. כן.

מופיעה גם אצלי. מופיעה, מופיעה. רק שחבר הכנסת טופורובסקי היה לפניה, מה לעשות. בכבודם של אנשים. אל תדאג להם, אני דואג להם.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברות וחברי הכנסת ואדוני שר המשפטים, כמו בכל שבוע, גם השבוע אציין את פרטי תאונות הדרכים הקטלניות. אתה עושה את זה כבר ארבע שנים. תודה רבה, אדוני. אני עושה את זה, מ-2013.

תודה רבה. אני עושה את זה מ-2013. אני מחכה ליום שבו אני אעלה ואגיד: השבוע לא היו הרוגים. במליאה.

ב-2013 עוד הייתי במליאה בפעם הראשונה, ומאז לא היה לי עד היום שבוע שלא היו בו הרוגים,

וגם השבוע יש אנשים שקיפחו את חייהם בכבישים. ביום שלישי, 29 בנובמבר, נהרג גבר בן 30 בתאונה חזיתית סמוך לדימונה,

30 בנובמבר, נהרג בן 20 בהתהפכות רכבו סמוך לצומת יערה, ביום חמישי, 1 בדצמבר, נהרג יואל סויסה, בן 42 מדימונה, כאשר רכב פגע בו בעת שרכב על אופנוע של חילוץ והצלה,

בהמשך אותו היום נהרג מאור כהן, תושב היישוב כרם רעים, בתאונה קשה שבה היו מעורבים כמה כלי רכב בסמוך ליישוב נילי, רק כמה שעות לאחר מכן נהרג רוכב אופנוע בן 19 סמוך לצומת אלמוג כאשר התנגש ברכב שעמד בשוליים, ביום שבת, 3 בדצמבר, נהרג רוכב אופנוע, עוד רוכב אופנוע, בן 30, בתאונה בכביש 90, שוב תאונה בכביש 90, סמוך לצומת מצדה. כל הזמן יש הרוגים, המלחמה שגובה הכי הרבה קורבנות. 150 מיליון שקל זה התקציב שקיבל חבר הכנסת מעוז לטיפול במשרד ראש הממשלה, לתוכניות למורשת יהודית, זה פי שניים מתקציב הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

תודה רבה. חברת הכנסת סון הר מלך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, נאום קול המושתקים מס' 1. את הנתונים שתשמעו ממני כאן היום ובמהלך הנאומים הבאים כנראה שלא תשמעו בשום מקום אחר.

כי יש מי שעושה שימוש ציני בחיי התושבים ביהודה ושומרון ושמגדיר למעלה מחצי מיליון אזרחים במדינת ישראל כאזרחים סוג ב' ומתיר את דמם למחבלים, כי יש שמי שלא הפנים או שמעדיף שלא להבין, שכעומק ההכלה וההשתקה של האירועים הללו, כך עולה עוצמת הטרור שפוגעת ושתפגע בכל אזרח ואזרח במדינת ישראל. כל תושב ביהודה ושומרון שנוסע כיום בכבישים יודע שהנסיעה הבסיסית לעבודה או לקניות היא כמו רולטה רוסית, האם אחטוף היום בקבוק תבערה? האם אבן תחדור את השמשה שלי או של ילדיי הקטנים? האם כולנו נחזור הביתה שלמים בגופנו ובנפשנו? את המציאות ההזויה הזאת אני ומשפחתי, ולמעלה מחצי מיליון יהודים בהתיישבות, חווים מדי יום ויום. דמיינו לעצמכם את ההתמודדות עם מציאות שיום-יום, שעה-שעה, מנסים לרצוח אתכם ואת ילדיכם במארב אבנים, בבקבוקי תבערה,

במחסומי צמיגים בוערים על הכביש, ואפילו הזכות האלמנטרית של למחות על האירוע ולזעוק אותו, ניטלת מכם. הטרור הזה לא מדווח בשום מקום, וכפועל יוצא מכך גם לא מטופל כראוי. השתקת פיגועי הטרור בתקווה שייעלמו מעצמם היא מעשה נפשע, שהביא להתעצמות ארגוני הטרור ועלייה דרסטית בפיגועי ירי וסכינאות בשנה האחרונה. אם אנחנו נתעלם, לא נוכל לעמוד נקיי כפיים ולומר: ידינו לא שפכו את הדם הזה. מדי שבוע אהיה כאן כדי לספר את סיפורם של נפגעי הטרור המושתק ולהביא את קולם שלא נשמע.

תודה רבה. אנחנו נהיה שמחים לקבל את המידע הזה, ויהיה לכם את הצ'אנס עם השר לביטחון פנים למנוע, ואני מאחל בהצלחה.

חבר הכנסת אבוטבול, בבקשה. With us guests from Sweden. Welcome to Israel and welcome to Israeli parliament.

Welcome to Israel. בבקשה, חבר הכנסת אבוטבול. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לקרוא כתבה קצרה מעיתון הדרך מהבוקר, שמספרת: עולם חסד ייבנה, 40% מהחרדים מתנדבים, כתבתו של אבי כהן. בשנת 2021 התנדבו מיליון ו-255,000 ישראלים, שהיו כ-21% מבני 20 ומעלה באוכלוסייה הקבועה בישראל. וכך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה נתונים מהסקר החברתי לרגל יום המתנדב הבין-לאומי שיחול היום: מבין המתנדבים, 38% עשו זאת במסגרת ארגון או כמה ארגונים, 44% התנדבו באופן פרטי, ו-18% נוספים התנדבו הן במסגרת ארגון והן באופן פרטי, 46% מהמתנדבים פעלו בתחום העזרה לנזקקים, כגון קשישים,

מעוטי יכולת, נוער במצוקה, 14% התנדבו בתחום החינוך ו-8.4% בתחום הבריאות, 35% מהמתנדבים, עד תשע שעות בחודש, 31% מתנדבים, עשר שעות ויותר בחודש, 25% מתנדבים, מספר שעות לא קבוע, ו-5.9% התנדבו באופן חד-פעמי במהלך השנה האחרונה, בקרב היהודים, 25% התנדבו, האוכלוסייה החרדית היא הגדולה ביותר מבין המתנדבים, עם 40% מהחרדים, 32% מהדתיים, 18% מהמסורתיים ו-25% מאלה שאינם שומרי תורה ומצוות. עוד העלה הסקר כי אנשים שמתנדבים מרוצים יותר מחייהם. 95% השיבו שהם מרוצים מחייהם, 53% ענו כי הם מרוצים מאוד, לעומת 38% מאלה שאינם מתנדבים, ו-42% נוספים מדווחים כי הם מרוצים. אז זה המקום להודות לכל אותם אלה, הרבבות, שמתנדבים בכל המגזרים ועושים עבודה טובה ועוזרים לעם ישראל. "המתנדבים בעם

תודה לך. יבורכו.

סתם הערת ביניים: כל כך הרבה מספרים, לא נראה לי שמישהו כאן זוכר אותם. חברת הכנסת מזרסקי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני עומדת כאן כתושבת הצפון, כתושבת הגליל ומייצגת האינטרסים של תושבי הגליל. בלי לתאם מראש עם חבר הכנסת מיכאל ביטון, ותודה לך שגם אתה התגייסת לפעול למען העובדים שמועמדים לפיטורים במפעל טכנולוגיות להבים בנהריה, לא יכולתי להתעלם,

מה שאני שופכת, זה בא מהבטן, מהרצון לעזור להם. המפעל הוקם ב-1968 על ידי סטף ורטהיימר כחזון ציוני להקים עוגן תעסוקתי לתושבי הגליל, ועכשיו 900 משפחות עלולות להישאר ללא פרנסה. אני והחברים שלי ביש עתיד עם שרת הכלכלה והתעשייה אורנה ברביבאי נגיע ביום ראשון למפעל, נשלב ידיים עם ההסתדרות הציונית ונדאג לעובדים. נחשוב על אלטרנטיבות, על הכשרות נוספות. אנחנו מבינים שהטכנולוגיות התיישנו והמפעל דורש שינוי, ואנחנו נחשוב ביחד כדי לא להשאיר את המשפחות ללא פרנסה.

תודה רבה. חבר הכנסת כץ, אחרון הדוברים, בבקשה. תודה רבה, אדוני. אני מנצל את ההזדמנות פה, כי כשניסיתי לומר את הדברים בוועדה המסדרת אז נורא נלחצו שם, והיו"ר הקבוע והיו"ר הזמני, וכולם ככה לא נתנו לי לסיים משפט. אז אני אומר את זה בצורה שהציבור גם יבין אותה, כי אני חושב שאף אחד לא מבין היום מה היא המכירה וההפרטה הזאת שנתניהו עושה למדינת ישראל. זה מתחיל במשרד החינוך, ששם נתנו לחבר הכנסת הכי קיצוני במליאה את המפתחות לשער בית הספר. ומה זה אומר בעצם? הוא באופן אישי יהיה אחראי על אגף במשרד החינוך, שלא יהיו

שאחראי לכל התוכניות שנכנסות לבתי הספר, על כל אדם שתלמידי מדינת ישראל רואים, ועל תקציב של 2 מיליארד שקלים. אני ממשיך למכירה נוספת של משרד החינוך, והפעם לאורית סטרוק, מקיצוני לקיצונית, והיא קיבלה את האגף לתרבות תורנית,

שאחראי על התכנים התורניים שילמדו ילדי מדינת ישראל. אוי אוי אוי, איזה נורא, ללמוד תורה. הם יקבלו את המשנה מחברת הכנסת הכי קיצונית פה. יש לנו את חבר הכנסת הכי קיצוני, ועכשיו גם את חברת הכנסת הכי קיצונית. יהיו ישיבות מפרות במשרד הזה. ללמוד תורה.

ואנחנו ממשיכים בהפרטה, אז נגיע למשטרת ישראל, איזה נורא. כשאיתמר בן גביר מבין שהוא מגיע למשא ומתן עם ראש ממשלה כל כך חלש וכל כך לחיץ, שהוא לראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל מבקש להיות מפכ"ל-על. הוא רוצה את הסמכויות לתקציב המשטרה, הוא רוצה להפעיל את הכוח. רק תחשבו איך זה הולך להיראות: המפכ"ל ייתן הוראה במקום אחד, בן גביר ייתן הוראה במקום אחר, והניצבים צריכים להחליט למי הם נאמנים עכשיו, למפכ"ל המשטרה או לשר הפוליטי שממונה על הנושא. ואנחנו נמשיך, ובהפרטה הזאת הגענו גם לצה"ל. אני לא מאמין שאני עומד פה ואומר זה: מפריטים את צבא ההגנה לישראל, כבר הפרטתם את צה"ל. בגלל שסמוטריץ' הבין שהוא מתמודד עם איש לחיץ וחלש שהוא יכול להוציא ממנו הכול. אז מה הוא עושה? אתה שואל מה הוא עושה? תשאל את עצמך, יודע, הוא מפריט את איו"ש. הוא אומר: אני לא מוכן להסתדר פה עם שר ביטחון קבוע וראש ממשלה שאני לא יודע מה תהיה האג'נדה שלו וכל החבר'ה האלה שיעשו מה שהם רוצים, אני רוצה להיות ראש ממשלת איו"ש. ולכן אני אמנה את המת"ק, אני אשלוט באיו"ש ואני גם אמנה את הקצינים. עכשיו, תחשבו לעצמכם: פורום מטכ"ל מתכנס

מתוך 20 האלופים, 18 מחויבים לשר הביטחון הזה,

יהיו מחויבים לסמוטריץ'. מה הבעיה שלך עם המתיישבים?

אני אגיד לך מה הבעיה. מה הבעיה של שר האוצר, מירר להם את החיים. מירר להם את החיים. שר ביטחון יש אחד במדינת ישראל,

ואנחנו לא ניתן לפוליטיקה להיכנס לתוך צה"ל. זה הילדים שלנו. וכל המשחקים האלה, כי כולם פה הבינו, מה זה קשור פוליטיקה? מה קשור

שאנחנו מדברים על ראש הממשלה כל כך חלש שאפשר לקבל הכול. מעולם לא היה דבר כזה, מפריטים את המשטרה, מפריטים את הצבא. לאן הגענו? גם אחרי שכבר נחתמו הסיכומים, אנחנו שומעים היום שבן גביר אומר שהוא רוצה אחיזה בוועדה שאחראית על החוקים של הכנסת. למה הוא רוצה את זה? כי הוא אומר: אני שומע גמגומים, ואני חושב שאולי אני לא אשלוט במאה אחוז, אז אני רוצה גם שם להחליט ולהיות המילה האחרונה.

יושב פה שר המשפטים, הוא יכול אחרי זה לומר לכם כמה מסוכן זה שהאיש הקיצוני הזה ישלוט בוועדה הזאת.

ואני אומר לכם דבר אחד, ולזה אני גם מתחייב: אני, חבריי וכל הצד הזה לא ניתן לזה לקרות. הפוליטיקה לא תיכנס לצה"ל. אנחנו גם נעצור את זה במשטרת ישראל. אנחנו נילחם למען העם האהוב שלנו, ואנחנו לא נהיה הפראיירים שלכם.

די לקרוא למרד כל הזמן.

אנחנו לא אשמים שיש אדם עם שלושה כתבי אישום שמוכן למכור את המדינה.

אנחנו נילחם עבורם.

חבל, פשוט תלמד את העובדות, אפשר יהיה להקשיב לך. רון, למדנו מכם שגם דחליל יכול להיות ראש ממשלה.

תם, חבר הכנסת אבוטבול, אתה מפריע לי. חברת הכנסת גוטליב. אתה מפריע לי. אבל דקה, ממשיך לדבר, אתה לא אומר לו: דקה. אתה, כשתהיה במקומי, תעשה מה שאתה רוצה. זה הכול.

אי-אפשר להחליף אותך.

סדר-היום. הישיבה הבאה תהיה מחר, יום שלישי י"ב בכסלו התשפ"ג, 6 בדצמבר 2022, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.